צוהריים טובים לכולם, אני מתכבד לחדש את ישיבת הוועדה למעמד האישה ושוויון מגדרי. הנושא הפעם זה תקצוב בספורט נשים. אנחנו נחשפים פעם אחר פעם שמבחינת התמיכות של המדינה, דווקא לנושא הזה משום מה המספרים הולכים